היום יום שני ו' באב התש"ף, 27 ביולי 2020. אני יודעת שיש כאן גם אנשים שעוסקים גם בתחום של מוזיאוני המדע ובנושא התערוכות. בשני התחומים הללו נעסוק בדיון נפרד.

נורא דאגתי להם, אמרו שהם חייבים להיות שם כי חשוב לשמור על הרוח של האזרחים ולהפיח את התקווה ולתת קצת מרגוע לנפש וזו הייתה

גם היום אנחנו נמצאים במלחמה קשה ומורכבת מול נגיף שאנחנו עוד לומדים אותו. אני רוצה לומר שגם במלחמה הזו אנחנו צריכים לראות

בכל דיון כולם תמימי דיון שאם אנחנו רוצים לשקם את עצמנו כחברה, אנחנו חייבים לאפשר לעולם התרבות העשיר הזה, אני רואה פה מגוון קטן

עולם עשיר, לרומם את רוחנו, זאת הנשמה היתרה של כל אחד מאזרחי מדינת ישראל. אני שואלת את עצמי מה קורה פה. ב-14 ביוני אמור היה עולם התרבות

אנחנו מנסים לומר שננסה למצוא את הדרך הטובה ביותר לפתוח את הענף הזה. אנחנו נדבר על ה-"איך" ולא על ה-"אם" כי ברור לכולנו שזה חייב להתגלגל החוצה ולהתחיל לפעול. חבר הכנסת יואל רזבוזוב, בבקשה.

אנחנו בוועדה בזכות וביושר הרווחנו את זה שאנחנו וועדה

תראה איך שהשכן ההוא יודע להרים את הפח, תראה איך שהשכן ההוא תופס את הילדים והולך איתם לגינה.

את רוצה שאני אחבר את כל השכנים זה לא הולך.

לקחתם את כל האלמנטים של החרדים,

חיברתם והגעתם לאחוז הדבקה גבוה

זה המצב שלנו כאן. חבר'ה, איך זה יפתח את עולם התרבות? צריכים להפוך את הבימה למרכז רוחני,

חברים, אנא תנו לה לדבר. אני מדברת על אנשי התרבות שבימים כתיקונם, ובמיוחד בתוך החברה הערבית, אין להם הכנסות. את רוב עבודתם הם עושים בחינם. הייתי מנהלת

הוא הזרוע המבצעת - - - בשביל זה אנחנו כאן. בשביל זה הוועדה כאן.

יש קבינט - - - אנחנו כאן כי חייבים לשמר את רוחה של התרבות הישראלית. אתם חייבים להפוך למרכז רוחני ואז אתם

כשאימא שלי הייתה מענישה אותי היא הייתה אומרת לי שיש סיבה לעונש. פה אני מרגיש שנתנו לי עונש ואני לא יודע על מה. לא עשיתי שום דבר.

יושבת-ראש הוועדה אמרה מקודם שכאילו האומנים יכולים לירוק למרחק

כשפתחנו זה היה מדהים לראות את הקהל בתוך האולמות ששומר על מרחק, מתרגש וכדומה,

אנחנו עד עכשיו מגרדים בראש ולא מבינים למה.

רוצה להזכיר שאולמות התרבות יודעים לווסת

אנחנו יודעים לשלוט בתור שבחוץ, אנחנו יודעים לשגר את הקהל בצורה נכונה ומדודה לאורך המבואות. מסידורי

אני מאוד שמחה על הדיון הזה, ושיאפשרו לנו תחת כל המגבלות לפתוח את העולם הזה. אין שום סיבה שכל האולמות הקטנים, שני רקדנים שרוקדים על הבמה לא יורקים,

מזה אין הדבקה, אנחנו כבר יודעים את זה בוודאות. יפה מאוד. אחרי הדיון בנושא חדרי הכושר אנחנו מומחים. לא יכול להיות שאנשים באים לעשות ספורט בחדר כושר ושאי-אפשר לרקוד,

פתאום פתחנו הכול ואף אחד לא מת,

זאת אומרת שהיה אפשר אחרת פתאום אנחנו שומעים את פרופסור גמזו שמדבר כבר בגישה

משהו פה השתנה ואני מקווה מאוד שלטובה. אמרתי, הנהגנו שיח חדש. אי-אפשר לסגור את ההפגנות, יוליה, את

אני חושב שהייתה חיובית בסופו של דבר ואני

נתבקשתי על ידי הפרופסור גמזו ועל ידי השר לבוא עם הצעה. חוק

מה אפשר לעשות היום?

של הדרייב אין, אני יודע שהוא לא נותן מענה מלא אבל בהחלט איזשהו שינוי משמעותי, במסגרת המגבלות שמותרות, אמרו מקודם שאם מישהו יופיע במסעדה הוא ילך

אז נוכל כמובן לעבור

הבא, ובשלב הבא לחזור למתווה שדומה למה שהיה כבר. בהמשך

לא נותנים מתווה, לא נותנים תשובות, לא שמעתי תשובה אחת לגבי עולם התרבות. אין תשובות, זה מרגיז, תקענו את האנשים.

אני לא יודעת מה זה ייתן. לא אמרתי שזה ייקח שבועיים.

אני מבחינתי עובד מהר יותר מכל אחד.

ובשביל זה אנחנו ביום שני יכולים להתכנס כאן לייצר מתווה לענף התרבות. היום או לכל המאוחר מחר אני אגיש

ממך אנחנו רק צריכים את המהירות.

למרות שדרך אגב, אני גם רוצה לעשות אותו בשיח עם הנציגים.

זה רגע ממש דרמטי מאוד להמשך הפעילות ההכרחית לקיומה של חברה אנושית. אמר חברי חבר הכנסת לוי שהזווית של הוועדה הזו היא כלכלית,

היינו אמורים להופיע ב-14 והופענו ב-21, ואז הופענו בתריסר קונצרטים,

ירושלים ותל-אביב. אני רק יכול לחזור על מה שאמרה ידידתי מרב מיכאלי: 2,400 מקומות בהיכל

מפני שאנחנו מסוגלים לבצע שני קונצרטים ביום. יצרנו שתי תזמורות, כל אחת בת 50 נגנים. נעשה קונצרט אחד ב-18:00 ואחד ב-21:00.

אנא אנו באים?

ונעלם. מוסיקאים, כמו שאמרה ציפי, זה אומנים מבצעים. אם הם לא מנגנים ולא עושים אז תבוא עליהם

לטעמי,

בסיכון.

הדבקה של כמה עשרות או מאות, זה אירוע שיכול להזיק יותר

לא יתכן שמקום שהוא ממושמע ושהציבור שלו מזוהה,

זה יותר מדויק מאיכונים של טלפונים.

אנחנו כאן כדי לעזור לכם - - - כי - - - לא מבינה דרך אחרת.

- - - לבתי כנסת - - - חבר הכנסת אבוטבול - - - גם בתי כנסת את מרשה או שרק בדברים

אנחנו כאן כדי לעזור לכם לא להגיע למקום הזה. אני גם לא רוצה להגיע למקום שהם צריכים לצאת להפגין.

בכבוד.

אין שום סיבה שלא ייפתח - - - אם תגיעו

יש לזכור שיש כמה לאומים וכמה זהויות.

לעולם לא תשכח אותי. עיסאם קאדרי, בבקשה. אני אתחיל - - - יש לי חבר שמנגן איתי בלהקה שזרקו אותו מהבית כי אין לו לשלם שכר דירה. עכשיו,

כשנכנסנו לא היה מתווה חזרה, בראשותו של השר התחלנו להכין מתווה יחד עם פורום מוסדות התרבות ויחד עם גופים פרטיים,

לפי המתווה שלנו עולם התרבות היה אמור לחזור ב-27 במאי 2020. לצערנו זה

אנחנו פרסמנו קול קורא להגשת רעיונות לתרבות מחוץ לקופסה.

חלקם בזום וחלקם בחדרים נפרדים, זאת על מנת לפתח תרבות ולקדם תרבות גם בימים האלה.

הבריאות שיאשר את המתווים הגדולים יותר, אלא מנסים להנגיש תרבות גם בימים האלה - - - מה באמת מונע מהם

אני - - -לפנות בוקר - - - - - - יש כל כך הרבה פתרונות אצל האנשים הללו.

היתרון כבר על השולחן, לא צריך להמציא

זה קוריוז, זה לא מעניין.

יש לכם זמן עד יום שני להעביר החלטת ממשלה.

מעולה.

יודעת שהממשלה יכולה לאשר גם במשאל טלפוני כשהיא

בוא נסכם שאתם תביאו מתווה - - - - - - - - - יש לנו גם פרויקטור חדש. זה גם מעל משרד הבריאות. חבר'ה, אי-אפשר לנהל כך דיון. אני אשאיר לכם 10 דקות בסוף ותתווכחו

גבירתי, רק מילה אחד לראש המטה של משרד התרבות: אדוני,

שלכם לא מתכתב עם הדברים שנאמרו פה מבחינת מספרים. מבחינת השימוש באולמות, ולא רק פתוח. וגם המספרים, לא להיצמד למספר של 50 איש.

אני רוצה

אני דתייה אדוקה,

מבחינתי רוחניות וכלים לביקורת נמצאים גם ביהדות ובדתות אחרות אבל הדת שלי היא תרבות ואני לא יכולה לחיות

אני מבקש שתחזירו אותנו, אנחנו רוצים לפתוח את עולם התרבות. נעשה את זה באופן אחראי ונשמור על החוקים, אנחנו נאכוף את כל ההנחיות שתתנו לנו. אבל אנחנו, ואני מדבר בשם 300,000 עובדים, אתם טועים בספירה, אנחנו סיימנו לשתוק. אעזור גם למשרד התרבות: אנחנו הולכים לפתוח את עולם התרבות, תרצו או לא. ככה זה הולך להיות מעכשיו וכך אנחנו נתנהל.

יהיה מה שיהיה, אם אתם לא תתנו מענה ותגובה בזמן אמת - - - גיא, תודה. לשמוע את גרוטו אומר עכשיו: "יש איזה מתווה שיפורסם ביום חמישי הקרוב", איפה המתווה הזה?

תודה, גיא, הנקודה ברורה. למה לא מפרסמים את המתווה הזה, למה אנחנו לא רואים את הדברים הללו. תודה רבה. תודה. אסכם את הדברים: אנחנו כל הזמן נזעקים כשמדובר בחרפת רעב, אנחנו בחרפת רעב בדיון הזה. חרפת רעב רוחני, אומנותי, וגם במובן של פרנסת האנשים. המשבר שדיברנו עליו הוא רב-מימדי ואני מרגישה שזו תהיה חרפה מצדנו לא לפתור אותו. זה לא רק לטובת האנשים שיושבים כאן ולא רק לטובת האומנים המפורסמים. ככל שאנחנו מרחיבים את השיח אנחנו רואים שיש הרבה מעגלים שאוכלים

אנחנו חייבים לראות איך עוזרים להם לפתוח את הענף בצורה שלא פוגעת בהיבט הבריאותי. זה אפשרי, אנחנו שמענו את זה וזה אפשרי. הסיכום שלי הוא פשוט: אנחנו דורשים מהממשלה מתווה ברור,

לאישורנו עד יום שני הקרוב. אנחנו יכולים לאשר את זה עוד הרבה קודם, בהחלטת ממשלה זה ייכנס לתוקף מידי, ואנחנו בוועדה מתחייבים כולנו לאשר את המתווה הזה כדי שהענף יוכל לקבל בחזרה את החמצן לו

עד יום שני אנחנו מבטיחים לכם ללחוץ על כל מי שצריך. אנחנו נמשיך לנהל שיח ולעזור למשרד התרבות. אני יודעת על מה גיא מדבר, אני יודעת עם מה הם מתמודדים, אנחנו נעזור לכם מול משרד הבריאות ומול הפרויקטור החדש שמביא איתו רוח אחרת וקשובה, ממקום של חיים עם הנגיף ולצדו. אם הם לא מגישים בפני הוועדה את המתווה, מה אנחנו עושים? נגיד הממשלה תגיד "אנחנו רוצים - - - אז נתכנס כאן לדיון שוב, נביא את כולם ונזעק את הזעקה שוב ושוב. אני רוצה להאמין שלא נגיע למקום הזה. אין לנו שום עדות, לא רפואית ולא אחרת, שהענף הזה פוגע בבריאות. אבל אנחנו חייבים לחכות לצו של הממשלה, אין לנו דרך אחרת? אנחנו חייבים לחכות לצו של הממשלה. כל התקנות עוברות בממשלה. התפקיד שלנו הוא להפעיל את הלחץ. לפקח על פעולות הממשלה. רק שיעשו פעולות, רק שהממשלה תעשה פעולה שנוכל לאשר. אנחנו מתחייבים להעביר את זה וחשוב שהממשלה תדע זאת. אנחנו גם מקיימים איתם שיח. אנחנו נעזור למשרד התרבות כדי שהמתווים האלה יבואו גם בחוץ

אפשר לייצר מתווה שלא יפגע כהוא זה בניסיון שלנו למנוע את התפשטות הנגיף. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:00.